היום יום רביעי, כ"א בשבט התשפ"א-03 בפברואר 2021, על סדר-היום:

אנחנו מבקשים לעשות חילופי אישים

בוועדה המשותפת של ועדת חוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003,

התש"ע-2009, במקום הפנוי כחברת קואליציה מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט תכהן חה"כ יעל רון בן משה, במקום חכ"ל עינב קאבלה. מישהו רוצה להתייחס לדברים?

מי שבעד חילופי האישים שירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד חילופי האישים אושרו.

החילופים אושרו. נציגת משרד הבריאות, טל וינר שילה, עוזרת ראשית לבריאות הציבור, בבקשה. ההצעה שבפנינו מבקשת לצמצם את ההגעה לישראל ואת היציאה ממנה. עד עכשיו יש לנו בתקנות אפשרות להגבלה בעיקר בשדות התעופה ומעברים ימיים ואין לנו את האופציה לצמצום כאמור במעברים יבשתיים. אין את האפשרות לצמצם את הכניסה לישראל. לאור ההתפתחויות האחרונות והעובדה שאנחנו נמצאים כעת בעיצומו של גל שלישי, שאנו רואים שהוא חמור יותר, תוך השתוללות של וריאנטים והדבקה שככל הנראה מקורה מהווריאנט הבריטי, אנחנו מבקשים לקדם את ההצעה ולצמצם את לוחות הזמנים באמצעים קיצור הנחה ראשונה ובין השנייה ושלישית.

נציגת משרד ראש הממשלה, יעל כהן, הלשכה המשפטית, בבקשה. טל הציגה את הדברים, אני חושבת שאין לי מה להוסיף.

שנוצר. למישהו מחברי הכנסת יש שאלה לגבי זה? בבקשה, חה"כ פינדרוס. אנחנו נמצאים דה פקטו בסיפור הזה כבר שבוע וחצי, אבל אנחנו נמצאים בכלל בהתנהלות אישורי כניסה לארץ ויציאה מהארץ כבר כמעט שנה. אני חייב לומר שבשבוע וחצי האחרונים אני מרגיש שאני חי בחלם. הממשלה לא מסוגלת לתת תשובות לאזרחים שנפגעים. ברור לכולם שהחוק הזה נוגד את חוק יסוד:

אבל, כפי שאמר גם היועץ המשפטי לממשלה, יש נסיבות מיוחדות שאפשר להתמודד גם נגד חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, רק שצריך לעשות את זה בצורה מושכלת ונכונה. אנחנו נמצאים כבר בדיון שלישי בתקנות שהגישו בינתיים, תקנות לא חוקיות, ואני מבין שהממשלה והיועץ המשפטי לממשלה מבינים שהן לא חוקיות ולכן הם מגישים את הצעת החוק הזו,

להכשיר את התקנות הלא חוקיות שהגישו לנו. אבל בפועל, בשבוע וחצי האחרונים אני אומר לך את זה באחריות יש עשרות פניות של דברים מזעזעים שהממשלה לא יודעת להתמודד אתם עם הוועדה שהקימו, עם יובל שטייניץ שמנסה לעזור. הבאתי דוגמאות רבות אבל אני רוצה להביא דוגמה אחת קטנה בשביל שתבינו את האבסורד. יהודי שהגיע מאוקראינה לפני שעת סגירת הגבולות היבשתיים, לפני שבוע, הגיע לטאבה בדרך לא דרך. אשתו אמורה ללדת כל רגע. לאחר שזה התפרסם בתקשורת ועדת חריגים נתנה לו אישור חריג לעלות על הטיסה מפרנקפורט. למי שלא יודע, להגיע מטאבה לפרנקפורט זה 16 שעות. עיכוב קטן בטיסה מטורקיה לפרנקפורט גרם לכך שהוא פספס את הטיסה של פרנקפורט. ממשלת חלם,

לא הייתה מסוגלת לפתוח לשתי דקות את מעבר הגבול אתמול ב-24:00. הרי פקעו התקנות, יכלו לשתי דקות לפתוח, אבל לא. זה מינהל האוכלוסין, זה יובל שטייניץ בוועדת חריגים וזה חברת ישראייר שקיבלה אישור. אני לא יכול להשלים עם הצו כשלאזרחים במצבי חירום אין תשובה. לכן אני מתנגד להעלאת הצעת החוק הזו, בטח לא לקצר את הקריאות שלה. צריך לעשות עבודה מסודרת ולראות איך בסופו של דבר גם במסגרת מגיפה לא פוגעים באזרחים בצורה בלתי סבירה על ידי תקנות ופקידים. לכן אני לא מרגיש בנוח לבוא ולעשות את זה אחת-שתיים. הרי זה לא יהיה דיון רציני. אני חושב שזה לא רציני, לא משפטי ולא נכון.

חה"כ פינדרוס, הדיון הרציני אמור להתקיים בוועדת חוקה, חוק ומשפט. אתה נותן פטור להניח אותו בשלוש קריאות היום.

כרגע הוא לא על הצעת החוק, הוא האם לאפשר לעשות את זה בחפל"פ בשלוש קריאות היום. זה מה שאתה מבקש. לא, אני אסביר לך במה מדובר. כשמדברים על הקדמת דיון מדברים - - - שזה יכול לבוא לקריאה שנייה ושלישית היום.

ראיתי את המייל של הממשלה, למה אתה אומר לי "לא"?

הסיפור של הקדמת דיון אומר לקצר את 48 השעות הקבועות בתקנות שחוק אמור לשכב מהרגע שהממשלה מגישה אותו לכנסת, וכן לקצר את 24 השעות מרגע שהוועדה מסיימת את עבודתה ועד

זה כל הדיון. הדיון פה הוא לא חפל"פ. החפל"פ תלוי בחברי הוועדה שיגיעו לוועדה וידונו בחוק בצורה רצינית. הכול תלוי בנו. אני הייתי בדיונים בתקנות, העליתי שאלות רציניות, התגובה הייתה הצבעה והסתיים העניין. איתן, הסיבה שלא עושים שלוש קריאות באותו יום היא לא נוחות חברי הכנסת, זה בדיוק בשביל הדיון האינטליגנטי והרציני שיהיה. הממשלה לא יודעת להתמודד עם הדחיפות הזו. ההחלטה הזו לא אומרת שהצבעה על קריאה שלישית תתקיים היום. אתה מאפשר את זה. עכשיו אתה מאפשר את זה. לא, היא לא אומרת את זה. היא אומרת שהדיון יתקיים היום במליאה לקריאה ראשונה, הוועדה תדון בזה, כשוועדה חוקה-חוק ומשפט תסיים את הדיון זה יכול להיות היום,

שבוע הבא היא תוכל להביא את זה שוב למליאה. אתה מאפשר עכשיו שזה יקרה היום. אני נתקלתי ב-30 מקרים רק בשבוע וחצי האחרונים. תבינו, אנשים סובלים שם. אין לי אינטרס פוליטי, זה לא משהו שהוא חרדי,

הוא אמיתי.

אנשים נתקעים. כבר שבוע וחצי אני צעקתי את מה שאני אומר פה עכשיו בוועדת כלכלה

חוץ מלקבל מאוסנת מארק טלפון מלשכת ראש הממשלה למה אני מדבר נגד הליכוד לא יצא כלום מזה. אמיתי אני אומר. אני שם את זה על השולחן. חבר'ה, אנשים סובלים. אני חושב שאפשר לדון בכל הדברים החשובים האלה בוועדת החוקה ומול ועדת החריגים. ברור שהוא צודק, שהמצב כמו שהוא כרגע הוא בלתי נסבל,

אין לזה דד-ליין, זה נורא ואיום, כולנו מקבלים על זה פניות, מה שאני מנסה להבין זה את התהליך.

איך אנחנו מוודאים שזה לא עובר היום שלוש קריאות אלא שבאמת זה לא עובר בלי מענה רציני. זה תלוי בוועדת חוקה. זה אמור ללכת לוועדת חוקה. זה תיקון לחוק הסמכויות, חוק הסמכויות נדון בחוקה ולכן זה ידון כנראה בחוקה. איך אנחנו יודעים שזה לא עובר בלי דיון רציני? זה תלוי בנו כחברי כנסת. זה תלוי בדיונים בוועדת חוקה או בכל ועדה שזה לא יהיה. יתקיים שם דיון וברגע שיסתיימו הדיונים עם ההסתייגויות והכול, רק אז זה יחזור למליאה. זה יכול גם להיגמר מחרתיים או שבוע הבא. מי קבע שזה יהיה היום? אם הדיון היה עכשיו על אישור לקריאה ראשונה הוא צודק, אבל הדיון עכשיו הוא לאשר שלוש קריאות.

כמו שכתב מזכיר הממשלה ויושב-ראש הכנסת, שהתוכנית היא להעביר את זה היום. מה קורה פה בסמי טריילר הזה שזז? אנשים נפגעים ונדרסים בדרך. זו הבעיה. אם הייתי יודע שזה רק קריאה ראשונה הייתי מאשר. זה יבוא לקריאה ראשונה, נראה שהיה דיון רציני, אין לי בעיה לאשר גם קריאה שנייה ושלישית, אבל אני לא מאשר עכשיו

מה אומרת הקדמת הדיון לקריאה השנייה? היא אומרת שמרגע שוועדת החוקה סיימה את הדיונים עד להסתייגויות לא צריך לחכות 24 שעות - - - אני לא סומך על הלחץ הפוליטי שיהיה על יו"ר ועדת חוקה להביא להצבעה מיד. פינדרוס, אתה אומר שאתה לא סומך על היושב-ראש? אנשים סובלים. אנחנו יודעים שאנשים סובלים אבל בשביל זה יש ועדת חריגים. היום יש ועדת חריגים ברמה של שרים. נתתי לך דוגמה על ועדת חריגים. אתה רוצה עוד דוגמה שמראה שוועדת חריגים לא עוזרת? לא. הקדמת הדיון בין הוועדה לקריאה השנייה היא 24 שעות. מה ייתן לך שהוועדה סיימה את עבודתה ועכשיו כולם יחכו 24 שעות עד שזה יגיע למליאה? הלחץ הפוליטי שיופעל על יושב-ראש הוועדה להביא להצבעה על אף שאין פתרונות. יעקב אשר? לא משנה השם. אני לא נכנס פה לשם. הסיפור אתמול של פתיחת המעבר בטאבה אריה דרעי יכול לפתוח. זה לא רלוונטי, זה לא נושא הדיון פה.

תילחם על עצם החוק, תילחם על התוכן. לכן אתה מצמיד לו אקדח לרקה, הוא יקבל טלפון מאשר חיון: נא להביא להצבעה עכשיו. זו המשמעות של ההחלטה שלך עכשיו. אתה מזמין את הטלפון הזה. אני באמת חושבת שיש אזרחים שסובלים מהסיפור הזה של סגירת השמיים, אבל יחד עם זאת יש את ועדת החריגים. דווקא פינדרוס, כמי שאומר שרוצה באמת לדאוג לאזרחים, בוא נצמצם זמנים. במקום לתת לזה 48 בוא נעשה את זה ב-24 ונשפיע באמת בוועדת החוקה ולא פה.

עכשיו נהיה נגד הקדמת הסיפור - - - נקדים בקריאה הראשונה. ואחרי זה הוועדה תתכנס עוד פעם. אז בשביל כל

הרי בסוף אנחנו רוצים להביא לאזרחים את הפתרון הכי מהיר ויעיל, לשם כך גם צריך להיות אינטרס,

לקצר את הזמנים האלה מ-48 שעות ל-24 שעות ואת כל המלחמה שאתה רוצה לעשות נעשה בוועדת חוקה. אני שבוע וחצי אומר שאין פתרון, אנשים חיים בסרט. ועדת החריגים לא פותרת את רוב הבעיות. למה אתה אומר את זה? יש קריטריונים. ישבנו בוועדת חוקה והוא נתן את הקריטריונים. לא הקשבת לדוגמה שלי שוועדת חריגים נותנת לבן אדם בטאבה להגיע לטיסה בפרנקפורט, לוקח 16 שעות, היה עיכוב של שעה בטיסה מטורקיה והוא לא הגיע, אדם מארצות הברית. אבל אתה עכשיו מנסה לדאוג לכל הגלובוס עצמו, אלה שיבואו מפרנקפורט או מכול מקום אחר. אני רוצה לפתור את הבעיות של אנשים חולים, אנשים שצריכים להגיע לישראל כי מת להם מישהו. עזבי, הם לא מגיעים, אני מדבר על חריגים.

אתה רוצה שהם יתחילו לעשות עכשיו קונקשנים וכדו'? למה אנחנו צריכים את כל הבלגן הזה? גם כך התחלואה בשמיים. אני חושבת שאת המלחמה האמיתית צריך לעשות בוועדת חוקה ולצמצם את הזמנים האלה. זה הכי נכון. עוד מישהו רוצה להתייחס? אני רוצה לומר לחבר הכנסת פינדרוס שבסוף צריך לאזן פה בין החשש שייכנס לפה עוד וריאנט אחד כמו ההוא שהדביק 180,

הדבר הצודק בדבריך לגבי אזרחים שניזוקים.

כשאתה מלמעלה כמדינה חושש, הנזק פה רב על התועלת לפרט והפרט משלם מחיר במצבים של מגיפה כללית. כמו במלחמה, הפרטים משלמים מחיר על הערך הכללי שיש בהגנה על הכלל. זו הסיטואציה. כמו שאמרה נציגת משרד הבריאות,

קיווינו שגרף החיסונים יפגוש את גרף התחלואה ואת מקדם ההדבקה במקום אחר והוא פוגש אותם במקום יותר גבוה, לכן אנחנו נאלצים לנהוג בחומרה. אני מסכים אתך שצריכה להיות ועדת חריגים יעילה. אני רק מזכיר לך אתה אומר שנה וחצי או שבוע וחצי שרק ביום ראשון הזה הייתה החלטת ממשלה לגבי הנכנסים בפעם הראשונה ועמד בראשה יובל שטייניץ. אנחנו צריכים לדאוג בוועדת החוקה, או אם זו ועדה אחרת, שהוועדה הזו תעבוד ביעילות ולמנוע מצבים כמו הסיטואציה שאדם כבר נמצא דקה מהגבול וצריך לעשות את כל הסיבוב הזה. צריך לקבוע נהלים שיאפשרו בשתי הדוגמאות שאתה הבאת,

שהעסק הזה יעבוד ביעילות. זה דבר אפשרי. מול מה שאתה מציע יש את האפשרות שהיושב-ראש מעלה אפשר לטרטר אותנו עוד פעם, זו לא בעיה להגיע, הבעיה היא שאנחנו בסיטואציה שאנחנו בקרב על ציר הזמן. אני רוצה להציע הצעת פשרה. בסוף המהות נשארת אותה מהות. אין לי בעיה לאפשר את ההצבעה על פטור בקריאה ראשונה, נצביע עליה, יגמר הדיון בוועדה, נתכנס שוב ונצביע על פטור לקריאה שנייה. אני לא רואה סיבה לעכב את החוק הזה. החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד ואנחנו לא מתכוונים לעכב אותו. לכן, אם זה יקל עליך אני חושב שזו פשרה סבירה. מקובל עליכם? ניתן פטור בקריאה ראשונה, נסיים את הדיון בוועדת חוקה, נתכנס שוב וניתן פטור על קריאה שנייה. אני מודיע שאני לא מתכוון לעכב את החוק הזה, הוא חוק חשוב מאוד. למה? כי יש פה חבר ועדה שרוצה שנתכנס שוב, מה זה חשוב? אנחנו פה גם כך.

אתה לא מתחשב בכל חבר ועדה. כל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה. יש הבנות ביניהם. בסדר, אני רק חושבת שזה סתם מיותר. אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה עכשיו, נקיים דיונים ונצטרך לחכות עוד פעם עד שעה 18-19, כאשר ממילא בסוף אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה. למה כל הפינג-פונג הזה? אוסנת, אין בעיה, תעשי הצבעה נגדי, אני אעשה רביזיה ואז תהיי בתוך המליאה ובכל מקרה תצטרכי לכנס שוב את הוועדה. בכיף. את יכולה ללכת על זה. איתן, א', תודה על ההצעה.

אני רוצה לומר משפט אחד כי אולי לא הובנתי נכון. ועדת חריגים פועלת מצוין, הבעיה היא שזה לא פועל כאקורדיון. ועדת חריגים כוועדת חריגים, מאז יום ראשון, יובל שטייניץ פועל מצוין, אבל זה לא עובד כי צריך סנכרון ביניהם, עם מינהל האוכלוסין, מאיפה הטיסות מגיעות, כל הסיפור הזה לא עובד.

דרך אגב, הוא קרן האור בכל הברדק הזה כי הוא עושה עבודה מדהימה. אבל יש נציג של מור יוסף בוועדה. בסוף זה לא עובד.

חושד שאתה נהנה מכך שיצחק לא סומך על יעקב אשר ובגלל זה אתה הולך לפשרה. זה נכון? לא, אני לא עד כדי כך מתוחכם. אם הוועדה מתכנסת כאן בתום הדיונים ולא מעכבים דקה זה לא משנה. אני באופן אישי נמצא כאן, אני כמובן לא אעכב את הוועדה הזו, אני נמצא גם היום וגם מחר, אז אני לא רואה בעיה לכנס את הוועדה באופן מידי. אם זה מקובל על החברים אז נצביע על זה ונשלח את זה למליאה כבר

אני רק מזכירה שהחוק גם קובע מנגנון נוסף, כמו בשאר התקנות, שאחרי שהממשלה קובעת את התקנות לוועדה יש 24 שעות לדון בה ורק אז החוק נכנס לתוקף. זה בעצם חוק שמסמיך את הממשלה לקבוע תקנות. אני מזכיר לך,

שגם בחוק האכיפה שהעברנו עוד לא ראינו שתקנות הגיעו,

זה כבר סיפור אחר. בואו נעלה את זה לפטור מקריאה ראשונה, כפי שהגיעו פה החברים להסכמה. מי שבעד הקדמת הדיון לקריאה ראשונה שירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד הקדמת הדיון לקריאה ראשונה אושרה.

החוק יוקדם לקריאה ראשונה ואנחנו כמובן נקדים לקריאה שנייה ושלישית ברגע שוועדת החוקה תסיים את עבודתה. הישיבה נעולה.

ננעלה

12:00.